דיון בנושא פקיעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998. פקע חוק הדיור הציבורי ובינתיים לא נעשה משהו מקביל, הצעתם של חברי הכנסת מיכאל ביטון וינון אזולאי. הבמה עומדת לרשותכם. מי מתחיל? ינון, הוא הבכיר בוועדה. אל תחלק תעודות סתם. הוא ביקש. קדימה, ינון. טיבי צודק. טיבי ותיק בוועדה, אני בכיר בוועדה. בבקשה, בכבוד. תודה רבה לך אדוני היושב-ראש. מיכאל ביטון, גם תודה רבה לך על הוויתור בזמן. אני רק אקצר כי אנחנו כולנו מכירים את הנושא, ואני כבר מתנצל מראש שאני צריך לצאת. רק רגע, מי נמצא ממשרד השיכון? אגב, ככה נוהגים בכירים, מציגים ויוצאים. כן, כן, כשהיית בכיר למדתי ממך משהו. לא כל הבכירים אותו דבר. זה ברחנים, זה לא בכירים. מי נמצא ממשרד השיכון? אני מאגף נכסים. ממינהל תחום דיור ציבורי נמצא? אני מהלשכה המשפטית, משרד השיכון. תחום דיור ציבורי אני שואל. כן, זה אגף נכסים שמתעסק בנכסים. בסדר גמור, מאה אחוז. בבקשה. קודם כל תודה רבה לכם, תודה רבה על הדיון אדוני היושב-ראש. מיכאל ביטון, תודה רבה לך שביחד אנחנו מובילים את זה כבר הרבה זמן. אתה מכיר את זה מקרוב. אתה גם חי את זה. בגדול, אנחנו באים לדון וגם מנסים להגיע ולחדש את הצעת החוק שהייתה אז, של רן כהן בנושא החוק של הדיור הציבורי, שלאחר זמן שהדייר גר בדירה, יוכל לרכוש את הדירה. מה שקורה היום, שבעצם אנשים קיבלו מכתבים. חלקם, אני כבר יודע שמחוץ לבית. יש משפחות, שצריך גם את זה להראות, שהן משפחות מרובות ילדים שיש להן שתי דירות והיום לא אפשרו להם, גם בכל השנתיים האחרונות לא אפשרו להם לקנות את שתי הדירות. התוצאה של זה שמשפחות לא קנו דירות גם מבחינת ביורוקרטיה שהן עברו והחוק פג. החוק פג ב-14 בפברואר. יש כל מיני תירוצים שונים שהמשפחות, סליחה על הביטוי, עושות על זה קומבינות ומוכרות. אני לא מאמין שיש כאלה, וגם אם יש כאלה זה בקצה שבקצה ואי אפשר להעניש את אותם אלה שהם באים ובאמת נלחמים על פת לחמם, שהמדינה גם הכירה בהם שהם יכולים לקבל את הדיור הזה. יש שם אנשים שהם מוחלשים, יש שם אלמנות וגרים שם יתומים. את הדבר היפה הזה שהם יכלו לקנות אותו במחיר נורמלי שגם ככה המחירים עלו ועלו וגם היום קשה להם להביא את הכסף הזה, המדינה מבקשת לוותר ולבטל את זה, לכן אנחנו עושים פה את הדיון בשביל קודם כל להציף את העניין הזה. אנחנו פה בעזרת השם בשביל לעשות הכול על מנת להילחם על להאריך את המצב, אני לא יודע בכמה אבל קודם כל להכיר בזה שמשרד השיכון יכיר שהדבר הזה הוא דבר הכרחי, נצרך בשביל אותם אלה שגרים. לא רק שלא יוציאו אותם, שגם יוכלו לחיות בשקט ובשלווה וגם כן בעיתו ובזמנו גם להוריש את זה לילדים שלהם.

תודה רבה אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל ביטון. תודה היושב-ראש. הסכמת לקיים את הדיון הזה במהרה לאור הדחיפות שלו. לינון, השותף שלי להמון מאבקים חברתיים צודקים. אני רוצה לדבר על הבעיה הדחופה וגם איזה מבט רחב. הבעיה הדחופה, שזה יהיה חרפה שזאת תהיה הממשלה שבתקופה שלה פקע חוק המכר שהיה חוק לצדק חברתי, לתת לדיירי דיור ציבורי אחרי 40 שנה את הזכות לקנות את הנכס ולקבל קורת גג ולצאת מהעוני, כי העוני המרכזי בישראל הוא שאין לך בית, כי ההוצאה הגדולה ביותר למשפחה היא משכנתא. משפחה ענייה שילמה שכר דירה 40 שנה למדינה ולא יכולה לקנות את הבית הזה. גם אם הם מבוגרים ויש להם שבעה או שמונה ילדים והדירה הזאת שווה 700,000 שקל, אז זה יאפשר 100,000 לכל בן משפחה למשכנתא העתידית, כי למשפחות האלה אין הון עצמי לקנות משכנתאות. המדינה מסבסדת מחיר מופחת ומחיר מטרה ומחיר למשתכן, מסבסדת במאות אלפי שקלים, ואתה בודק מי קנה בתים במחיר מופחת, זה מחיר מטרה, אתה רואה מעמד ביניים והכנסות של עשרות אלפי שקלים. אני קורא לך היושב-ראש ולכל ועדת כספים, אל תאשרו את תקציב המדינה בלי שחודש חוק המכר. החוק הזה, יש בו צדק חברתי. מנסים לתקוף אותו. אומרים, אם נמכור דירות לא יהיה דירות. בטח שלא יהיה דירות, כי האוצר הרג את הדיור הציבורי. לקח כסף מהדירות ולא החזיר אותו. קיבל 2 מיליארד בממשלה הקודמת, לא גמר לקנות את הבתים. רוצה להרוג את הדיור הציבורי. מי הולך לדיור הציבורי? העניים ביותר, הרווחתיים ביותר. למה אנחנו צריכים שבמדינת ישראל דיור ציבורי יהיה כל כך משפיל, כל כך מוזנח, כל כך לא מאיר פנים? למה רק לעניים ביותר? למה לא לזוג צעיר ולסטודנט יהיה דיור ציבורי? אנחנו רוצים לטפל ביוקר המחיה. אם היינו עושים 200,000 בתים כמו פעם, נגמר התור. התור הוא 30,000 ועוד 100,000 200,000 מקבלים סיוע בשכר דירה. בזבוז כסף. סיוע בשכר דירה הולך למשכיר, הוא לא הולך לשוכר כי יודעים שהוא מהרווחה ומגדילים לו את השכירות. היושב-ראש, אני מבקש ממך שני דברים: אחד, תפעל בנחישות שלא יאושר תקציב המדינה בלי שחוק המכר חודש. שניים, שלא יעבדו עליך. מציגים תפיסה של דיור ציבורי ושהם ישימו 2 3 מיליארד. הם לא שמים את זה, זה כבר קיים בתקציב. זה לא בוצע השנה. יש בתקציב 2 3 מיליארד לרכש בתים בלי תקציב חדש. האם אנחנו רוצים בשורה בדיור הציבורי לחלשים ביותר? אתה מכיר אותם. אתה ראית את האנשים האלה. הם בשר מבשרינו. זה ההורים שלנו. אני מבקש ממך לחדש את חוק המכר ולא לקנות את הבלוף של מה שהממשלה הולכת לעשות בדיור הציבורי. שאלות קשות, האם זה כסף חדש או ישן? האם אתם הולכים לשנות את השיטה של סיוע בשכר דירה? למה שהמדינה לא תשכור בתים? אתם רוצים לעזור למישהו לשכור בתים? תשכרו בעצמכם. תתחייבו בדירה חדשה, 3,000 שקל, עשר שנים, 20 שנה. תביאו שכירות במקום לתת לו 2,000 שקל או 1,000 שקל. תיתנו לקבלן 3,000 שקל לעשר שנים, תכניסו אנשים לבתים. יש מה לעשות. הדבר הזה הוא ביזיון. אני רוצה לשבח את מוטי גיגי, את כל הפעילים. כל הממשלות כשלו בדבר הזה, גם הממשלה הקודמת שהייתי תומך שלה, ואני מבקש ממך לא לוותר על חוק המכר לפני שתקציב המדינה יאושר. ממש להביא את זה כהחלטה פה, לא יהיה תקציב מדינה בלי חוק המכר. אולי אז האוצר יילך לעבוד והשיכון יבין שהנושא הזה לא יירד מסדר-יומה של הכנסת. תודה רבה היושב-ראש.

חוק המכר ידון בוועדת הכספים או בוועדה אחרת? זה עכשיו, פה. זה פה בכספים? אני חדשה, אני לא יודעת.

בינתיים זה לא קיים בשום מקום. אתה יכול להתייחס למה שר השיכון מתנגד לעשות רכישה?

יש פה נציגי משרד השיכון, הם יגידו.

עו"ד איילת הלברשטט עטיאס, את ממשרד המשפטים. את יכולה להגיד לוועדה איפה עומד חוק המכר הדיור הציבורי מבחינה משפטית ברגע זה? כרגע למעשה הסתיים תוקפו ולצערנו הוחלט כרגע לא להאריך אותו. אנחנו מקווים שזה ישתנה. העמדה שלנו כסיוע משפטי שמייצג את מרבית דיירי הדיור הציבורי בהליכים המשפטיים, שיש חשיבות מאוד גדולה לחוק הזה בייחוד היום כאשר יש החמרה בנושא של הדיירות הממשיכה. בעצם אנחנו דואגים פה לדור נוסף של עוני שיהיה, כי מה שיקרה, הדור הבא ייפול בין הכיסאות. מצד אחד לא נותנים להם לקנות את הדירות שלהם כשהם גדלים, אבל מצד שני לא נותנים להם גם להיות דיירים ממשיכים כי החמירו את הקריטריונים לקבלת דייר ממשיך.

הגשתי הצעת חוק בנושא. מה שיקרה, שהדור הבא, אנחנו נצטרך לדאוג לו לקורת גג. לכן עמדת משרד המשפטים שצריך להאריך את החוק. אבל תוך כמובן שמלאי דירות שטוענים כל הזמן שזה בגלל חוק המכר, אנחנו רואים שזה כנראה לא בגלל חוק המכר אלא אנחנו רוצים להבין באמת מה נעשה עם הכסף בעקבות המכירה הקודמת, בעקבות התקציבים שנתנו. בכלל לא ברור שהכסף הלך לנושא הזה אלא נקלח לדברים אחרים. נכון. הפתרון למלאי הדירות לא נמצא בביטול חוק המכר אלא להשתמש בכסף בקניית דיור ציבורי אחר ולמצוא פתרון וגם חידוש ההכרה בקריטריונים של דייר ממשיך. השימוש בכסף הזה זה חלק מחוק. פשוט לא מבצעים את זה. משרד האוצר פשוט לא מבצע את החוק. עם כל הכבוד, לא קיבלת רשות דיבור. בחוק הספציפי היה קבוע שהכסף הספציפי ממכירת הדירות ילך לרכישת דירות. בוועדה קודמת שהתקיימה פה רק לפני שבועיים משרד האוצר אמר שהכסף הועבר as is למשרד השיכון ולא ידוע מה נעשה עם הכסף הזה. אמרו שזה לשיפוצים אבל לשיפוצים, על אף החשיבות, כי מצב הדירות בכי רע, אמור להיות תקציב נפרד לפי חוק זכויות הדייר, ולכן אנחנו צריכים לקבל תשובה ממשרד השיכון מה נעשה עם הכסף של החוק ההוא.

משרד השיכון, בבקשה. אני מאגף נכסים. אנחנו אחראיים למצוא פתרונות דיור לזכאים שהם לא מעטים ואפילו הם גדלים בעקבות גידול טבעי של האוכלוסייה. יש לנו כ-5,000 ממתינים לדיורי דיור ציבורי, בעוד המשאב המוגבל שלנו שזה הדירות הולך וקטן במיוחד בגלל חוק המכר. אם לפני עשר שנים היו לנו 57,000 דירות, היום אנחנו עומדים על 48,000 דירות כך שהמלאי קטן. כמה דירות ניקנו מהכסף? היחס הוא 1:5. מוכרים חמישה, קונים אחד. מוכרים דירה ישנה ב-600,000 שקל וקונים דירה - - - טוב,

ככה שזה מקטין לנו מאוד את המלאי. נושא הדיון, מה שהחברים העלו כאן, ב-14 בפברואר פקע חוק המכר. מה עמדתכם לגבי להמשיך את החוק? עמדתנו לא להמשיך אותו. ומה לעשות עם האנשים? זה פוגע במלאי שלנו. אנחנו עכשיו עושים הכול כדי לרכוש.

תביאו כסף. אנחנו עושים הכול כדי לרכוש דירות גם מקרן - - - , גם מכספים שהביאו, אבל עדיין הערך של דירה - - - עם כל הכבוד, אני צריך להבין גם מה שאת אומרת. את לוקחת מהמשפחה בירוחם שיש להם שבעה ילדים. גם עם צרכים מיוחדים. כן, צרכים מיוחדים. לא רציתי להיכנס לעניין הזה שזה לא ייראה דמגוגיה, אבל זה אמת. אתם לוקחים ממנה את הדירה. את לוקחת מהילדים את הדירה ואת אומרת, אין לנו מספיק דירות ולכן אנחנו צריכים לקחת את הדירה הזאת. זה מה שאת אומרת. חוק הדיור הציבורי מאפשר לאנשים האלה לרכוש את הדירה, לא שאתם תיקחו את זה. האם זה המצב? חוק הדיור הציבורי, ברגע שהאנשים שם הולכים לעולמם או מאיזושהי סיבה, חוזרים למלאי הדירות של הדיור הציבורי של המשרד לזכאי הבא בתור שממתין לא מעט זמן. 40 שנה אדם שילם שכר דירה. את את זה לא סופרת. 40 שנה לא עשיתם לו גינון בחצר. 40 שנה השארתם אותו בדירה בלי תאורה במדרגות, בבלוק של עמידר, בטיפול הכי מחפיר, ועכשיו אתם לוקחים את הנכסים האלה בגילו, להתחדשות עירונית מ-200 יחידות ל-1,000 יחידות ולא השארתם שם עוד 100 יחידות לדיור ציבורי, ואתם מסבירים שנרוויח המון כסף ונקנה המון דירות, אבל מה קניתם בשנתיים האלה? איפה 2,000 דירות שהבטחתם לקנות? עוד לפני העניין של חוק המכר יש לכם כסף עומד, מיליארדים. לא קניתם בתים. את זורקת את זה על משפחות? חבר הכנסת ביטון, תודה. בבקשה. קודם כל אנחנו כל הזמן רוכשים דירות ועכשיו יש לנו - - - כמה רכשתם בשנתיים האלה? ב-2022, 213 - - - כמה התחייבתם לרכוש? 1,000 בשנה, אז למה 200 בשנה? 800 דירות יש לכם כסף אבל לקחת מהעניים את הזכות לקנות בית את לא יודעת לתת. אין לך מבט ביקורתי על עצמכם? יש עוד 400 דירות בתהליך רכישה.

אתה רוצה להתייחס?

מהלשכה המשפטית.

בסוף גם רוכשים דירות אבל גם יודעים שיש את הקושי ברכישת דירות - - - למה אתם מתנגדים להמשך חוק המכר על דיור ציבורי? זה היה מגולת הכותרת של העשייה של הכנסת, לדאוג לעניים. למה אתם לא מאפשרים להמשיך את החוק הזה, להאריך אותו לעוד שנה? למה עצרתם אותו? מה שמלי הסבירה, בסוף על הדילול של המלאי במכירת הדירות ולא מספיקים להדביק את הקצב מבחינת רכש הדירות. גם בסוף יש לנו תקרה של סכום. אני אסביר את מה שאתה אומר ומה שהיא אומרת. ככה הבנתי. זה הטענה של שני חברי הכנסת שהעלו את הנושא הזה. אתם אומרים ככה, אין לנו תקציב לרכוש סתם דירות וכו', ולכן אנחנו את חוק המכר לא מאריכים מכיוון שבלאו הכי אין לנו כסף. אנחנו לוקחים מאלה שאם היה חוק המכר הם היו זכאים לרכוש דירה. אנחנו לוקחים את הזכות הזאת מהם ואנחנו נכנסים למסלול אחר. יבוא מי שזכאי ואז הוא יקבל לפי התור במשרד השיכון, נכון? למה אתם לא מאריכים את החוק עוד שנה,

לראות אולי זה יעזור? אני אחזור שוב על מה שאמרתי. אני אומרת שיש היום כ-5,000 ממתינים רק במשרד הבינוי והשיכון. ברגע שאנחנו מוכרים זה מקטין לנו את המלאי. הזכאי הבא, לא יהיה לו דירה. אבל אם זה מדלל את המלאי, מדינה מתוקנת צריכה להביא תקציב כדי לקנות עוד.

גם עושים את כל הדברים כדי להגדיל את המלאי. אדוני, אבל לא מדביקים את הקצב. כי לא קניתם 2,000 דירות בשנתיים האלה. במקום לקנות 2,000 קניתם 200 בשנה. זה הקצב שאתם לא עובדים. אתם מאשימים את הדיירים. תתחילו לעבוד.

מי מפורום הדיור הציבורי מדבר? דני גיגי, אם אפשר בקצרה, הבנו את הבעיה. אני ממש אשמח בקצרה. קודם כל נעשית פה קצת מניפולציה. אומרים, על כל חמש דירות שמוכרים קונים דירה אחת. זה מניפולציה. לוקחים דירות ישנות, הרוסות, שבורות שרק ההשקעה בהן יותר גדולה מההנחה. נותנים לאנשים האלה הנחה של בין 200,000 ל-300,000 שקל. זאת הנחה יותר קטנה ממחיר למשתכן, יותר קטנה מכל תוכנית אחרת שניתנת למעמד הביניים ובאים ואומרים להם, עכשיו אנחנו גוזלים לכם גם את הדבר הקטן הזה שאנחנו נותנים לכם, את האפשרות היחידה שלכם אי פעם, של משפחות עניות להגיע לאיזשהו נכס. דירת הרש. ממש, והכול ברמאות כי הם באים והם יודעים לייצר ולהראות לך פה גרף כזה יפה. הם מראים אותו כבר חמש שנים,

עשר שנים. גרף, הנה המלאי היה פה והמלאי עכשיו ירד למטה. ככה הם מראים את זה ואז הם אומרים, בגלל זה צריך לבטל את חוק המכר. לא בגלל זה צריך לבטל את חוק המכר. בגלל זה צריך כסף ויש לכם כסף. יש עכשיו 3.8 מיליארד שיושבים אצלם בקופה. עוד לפני 2023. בקופה רק לקנות דירות,

אנחנו לא יכולים לקנות,

אתם לא מצליחים לקנות? נלמד אתכם איך לקנות. אני אלך, אקנה. תודה רבה. בבקשה. אני פעיל חברתי. אני גם ליוויתי את החוק מהתחלה. בחוק עצמו משרד השיכון צריך לקנות דירה מול דירה. החוק מחייב אותו, ככה שאישור החוק מחייב - - - רחמן, תן לי שנייה להגיד משפט כי אני צריך לצאת לוועדה שלי, מתחילה ועדה ב-14:00, שאני עומד בראשה. אני ביקשתי מיושב-ראש הוועדה וחברי הוועדה להעביר את המסר למשרד השיכון עם התוכן הבא: 1. ללא הארכת חוק המכר וללא תשובות אמיתיות למה לא קניתם 2,000 בתים בשנתיים האלה, וכמה כסף שמור לכם בקופה כבר לבתים, והאם אתם מביאים כסף חדש לרכש בתים ב-2023 או שאתם ממחזרים תקציב קיים שכבר נמצא בקופה, שזה בלוף? כי ככה לא תגדילו את המלאי אם לא תביאו כסף חדש ב-2023. ללא שתי התשובות הללו אני כממלא מקום חבר בוועדת כספים, ואני מקווה שתהיה פה ברית והיושב-ראש בעד הנושא הזה, נתקשה לאשר את תקציב משרד השיכון בתקציב הקרוב. אלה שתי תשובות שאנחנו רוצים, ובהירות ופתרון לחוק המכר, והמון כסף לרכש בתים ולמה לא קניתם בתים בזמן, וכסף חדש? תודה רבה לך היושב-ראש.

אני אבקש תשובות לישיבה הבאה. החוק עצמו מחייב לבנות דירה תמורת דירה, ככה שאישור החוק בניגוד למה שהם אומרים, משרד השיכון, כולל גם שימוש בכספים לדירה מול דירה. בחוק נאמר שיש קרן שמכניסים את הכספים. הכניסו.

אבל בחוק גם נאמר שצריך להוסיף תקציב כדי לבנות דירה. אם הם ימלאו את החוק כלשונו, אז המלאי יישאר כמו שהוא. אני חושב שיש מדיניות מכוונת להוריד את הרמה של הדיור הציבורי משום שזה המדיניות.

בבקשה. אני מארגון הנכים זכויות נכים. אני רוצה להגיד פה וזה חשוב שיירשם לפרוטוקול. יש כאן גזל כפול, כבוד היו"ר, מכיוון שמדובר פעם אחת, וזה להכי נזקקים, לנכים, לאנשים שחלקם עברו גם התעללויות ופגיעות מיניות. זה סוג של איזשהו ביטחון אחרי תופת כזאת שתהיה להם איזו הזדמנות לדירה אי פעם במדינה. יש פה גזל אחד בפעם הזאת שאתה משלם את שכר הדירה ואתה חושב שזה נצבר לך לרכישה. כשביטלו את זה אז כאילו כל יתרת הכספים התאיידה. אני חשבתי על איזשהו פתרון. על כל שקל שהם אומרים שחסר, שיבכו לאוצר ושיביאו כסף מהאוצר. אנחנו מכירים את הפתרון הזה. עוד מעט יגיע לפה תקציב המדינה. מעולה. תודה רבה. כן, גברת. אני קיבלתי דירה לפני שלוש וחצי שנים. חיכיתי שמונה שנים. יש לי בעל נכה עם נכות נפשית. רוב השנה הוא לא מתפקד. אני מתפקדת עם הילדים והכול. היה לי שלוש שנים וחצי של שקט. אני רוצה לחיות רגיל. אני רוצה להביא אוכל. אני לא מדברת על דברים אחרים, לבית שלי. הדירה שלכם היא דירה של הדיור הציבורי? עמידר, כן. עכשיו אני יצאתי לעבוד ומכיוון שהמשכורת שלי טיפה עלתה כי מבחינתם 10,000 שקל אמור לכלכל שבעה אנשים, אני לא מדברת על החובות והלוואות שאנחנו לוקחים. הם רוצים שאני אשלם עוד 3,000 שקל לשכירות, אז למה שמונה שנים אני מחכה? כמה שאני אעבוד אני לעולם לא אצא מהמעגל הזה ואני מדברת על מעגל העוני. אני מדברת על אוכל לילדים שלי. כשאני מקבלת ביטחון תזונתי ב-350 שקל לחודש, אני אמרתי לעובדת הסוציאלית שלי תודה רבה. בזכות זה לילדים שלי יש ארוחת צוהריים, ואני קורעת את עצמי כדי לעבוד. עזוב את זה שאני מתמודדת עם בן אדם שהוא בן אדם הכי טוב בעולם ויש תקופות שהוא לא מתפקד, אבל אני מרגישה שלא רוצים אותי חיה וקיימת בצורה נורמלית. אנחנו כן רוצים אותך חיה וקיימת ובריאה ומתפקדת. רוצים אותי בצורה שאני לא מתפקדת. בסדר, אז אנחנו רוצים אותך כך. אוקיי, תודה רבה. משרד הרווחה,

אני מנהלת תחום בכיר, תכנון ודיור בראייה חברתית. אני מבקשת להציג כאן את עמדת השר. אני אפתח ואומר שהשר שלח פנייה לראש הממשלה בבקשה לקיים דיון על הנושא הזה בקבינט הדיור, כי סוגיית הדיור הציבורי מטרידה אותנו מאוד. אנחנו רואים בחוק המכר ובכלל בכל המנגנון של הדיור הציבורי ככלי חשוב ליציאה מעוני ואמצעי למינוף ומוביליות חברתית. אני מצטרפת למה שנאמר כאן אחד לאחד. הבעיה היא לא במכר. מה זאת אומרת מה שנאמר כאן? נאמרו פה הרבה דברים. למה את מצטרפת? לדבריו של חבר הכנסת מיכאל ביטון שתוכן המכתב הוא ממש זהה למה שנאמר כאן, למה שהוא אמר במובן שהבעיה היא לא במכירה לדיירים. הבעיה היא בכך שלא קיימו הגדלה של ההיצע. אני גם רוצה לומר משהו שלא נאמר כאן, כי ההנחה שניתנת היא גם מגלמת את המצב הירוד ביותר והמוזנח של הבניין עד כדי כשלים קונסטרוקטיביים. צריך לזכור גם את זה. אני רוצה גם לומר שאסטרטגית דיור של הממשלה בשנים האחרונות הייתה אסטרטגיה של קידום בעלות, זאת אומרת כל התוכניות הממשלתיות שקידם משרד השיכון עבדו על אותו עיקרון. השר קיבל תשובה מראש

המכתב רק נשלח. אני לא חושבת שקיבלנו מענה. והעמדה של השר זה שצריך להמשיך את הדיור הציבורי ולכן הוא מבקש מראש הממשלה דיון בקבינט הכלכלי-חברתי. בקבינט הדיור על הסוגיה הספציפית של הגדלת היצע הדיור הציבורי.

את רצית להוסיף משהו? אני מפורום נחלה, נשים חרדיות לדיור הציבורי. אנחנו תחת דני גיגי. אני דיירת בדיור הציבורי. בואו לא נשכח שלתת מענה ופתרון, לא רק קורת גג, זה שאני גרתי בצפניה והילדים שלי לומדים בתלמודי תורה ממש בלב ליבה של ירושלים, נעקרתי מהקהילה, מכל החברה שעוטפת אותי ושאני שייכת לדרום העיר. יש לי שינוע לילדים. זה פשוט עקירה כי בשבת כשאנחנו הולכים לעונג שבת, אין לי, אני לא יכולה לחנך את הילדים שלי לדברים כאלה, אז יש גם את הפן החברתי. אז לא יהיה דירות. איזה ישוב הדעת יש? אין פה שום ישוב הדעת. אני נמצאת כל הזמן במאבקים, איך אני נשמרת, איך אני שומרת על החממה שלי, איך הילדים שלי לא מתערבבים. תודה. תודה רבה, אני מודה לך. יש עוד מישהו שרוצה להוסיף? אני לא מסיים את הדיון היום. בבקשה. צוהריים טובים, כנראה מויש'ה מכיר אותי קצת מהפעילות של הילדים הנכים וכדומה. כן, נכון. אתה איש מוכר כאן בוועדה. לדאבוני. בגלל הבעיות שיש לך, אבל כאן זה בסדר. אני נשוי פלוס שלושה, אחד מהם ילד עם שיתוק מוחין פיזי, מרותק לכיסא גלגלים. התייחסו פה לדיור ציבורי בכללותו אבל יש חלק של הדירות, נ"ר נקרא לזה, לנכים מרותקים. אני כבר מחכה כארבע שנים. אבל זה לא נושא הדיון.

הם עדיין מקבלים - - - אתה יכול להגיד את הדברים אבל זה לא נושא הדיון. נושא הדיון שעלה על ידי החברים זה למה לא מאריכים את חוק הדיור הציבורי. ברובם יש גם ילדים שמרותקים. בבקשה, בכבוד. בוא נגיד, שבוע שעבר בליל שישי ישבתי בבית, יש שם שני ילדים נכים מרותקים לכיסא גלגלים שאמורים לרכוש את הדירה עוד חצי שנה, והם גם יצאו מזה. אני כן חושב כמו שאמרת הרב מויש'ה, שצריך לחלק את זה יכול להיות. יכול להיות שדירות נ"ר לא צריכים להיות בתוך הדיור הציבורי. יכול להיות שצריך לעשות להם דירות נפרדות כי הם צריכים מענים אחרים. לא זה מה שאמרתי. אני לא הארכתי מכיוון שלא רציתי לסיים את הדיון היום. אני רוצה תשובות על הדברים האלה. מה שאמרה הגברת על משרד הרווחה, זה גם כן נושא חשוב. אני גם אדבר עם ראש הממשלה. אני אמור לפגוש אותו. אני אדבר איתו על העניין הזה. צריך לקיים על זה דיון. דירות נ"ר זה סוגיה אחת והדיור הציבורי זה עוד סוגיה. הנושא שאנשים שמצבם הכלכלי לא מאפשר להם לרכוש דירה כמו אנשים עשירים או כאלה שנמצאים במעמד ביניים גבוה, האנשים האלה, החברה צריכה לדאוג להם. זה מה שהיה בשעתו. זה מה שהיה עם חוק הדיור הציבורי. אני הייתי פה בכנסת. הייתי שותף לדיונים האלה. לבוא ולהגיד, הגיע 14 בפברואר 2023, נגמר החוק, זה דבר חמור מכיוון שהמציאות היא שהתורה אומרת "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ". נשארו אנשים עניים. החברה צריכה לדאוג להם ולא להגיד, אין לי כסף. יש כסף להרבה דברים אחרים.

אין מילים על הרצון לעזור בדברים האלה. אני ממתין לדיור הציבורי כארבע שנים. אני עולה עם ילד עם כיסא גלגלים שתי קומות כל פעם. תודה רבה שוב.

אני מנהל אגף לשעבר במשרד מבקר המדינה. כתבתי עשרות דוחות על הדיור הציבורי. אתה בגמלאות? אני בגמלאות. אתה היית פה כמה פעמים. נכון, נכון. אני נמצא פה בשביל לזעוק גם את זעקת הדוחות, שלא מתקנים את הליקויים שכתובים בדוחות, עשרות דוחות. אני רוצה להמחיש בסיפור, ברשותכם. מתי הדוח האחרון היה, ידוע לך, דוח מבקר המדינה? יש ב-2019, 2020 כמעט כל שנה. אני רוצה להמחיש לכם בדוגמה את היחס הבעייתי של

השיכון לזכאי הדיור הציבורי. הייתי נוכח באחד הדיונים של הוועדה לביקורת המדינה שמן הסתם

חברת הכנסת קארין אלהרר, שהיא דנה לא מעט בנושא הדיור הציבורי והיא מזמינה לא אחת זכאים וזכאיות של הדיור הציבורי. הייתה גולת הכותרת של עשייה חברתית בכנסת. זה שעכשיו מפסיקים את זה ולא מאריכים זה מבחינתנו דבר רע. אני נותן לך משפט סיכום, בבקשה.

אני מבקש ראשית להודות לך אדוני היושב-ראש על הרגישות החברתית שאתה מגלה בוודאי בפתיחת דיון בסוגיה הכול כך רגישה הזאת. אני מעדכן אתכם שמנציגיו הרשמיים של שר השיכון המכובד הוסבר לי שהשאיפה למכור את הנכסים ולא להאריך את הוראת השעה הזאת, לאור העובדה שהנכסים לא מתוחזקים כראוי, זאת אומרת שבכך שאנחנו עולים על כך שיש בעיה אחת, אנחנו מענישים את כל השאר. במקום שאנחנו כמדינה נגדיל ראש ונהיה אחראים גם לתחזק את הנכסים, גם להגדיל את מלאי הדירות כי תוחלת החיים כפי שמכובדי אמר, עלתה תודה לאל, האוכלוסייה גדלה ומכך גם הצורך הולך וגדל. בצד זאת אנחנו צריכים באופן הכי הגון כלפי אותם אנשים שצברו כבר את הוותק והם בעלי זכאות, לאפשר להם לרכוש ובכך להוציא אותם ממעגל העוני. לפיכך אדוני היושב-ראש, אני מעדכן אותך שבתמיכת ראש הממשלה ניסחתי הצעת חוק שהיא מעט יותר מתונה מהוראת השעה הקודמת שהייתה, וכתוצאה מאותה תמיכה מראש הממשלה החתמתי את רוב רובם של חבריי לסיעה. אני מתכוון לקדם זאת במלוא המרץ ואני סמוך ובטוח - - - אני רק מבקש ממך, את מה שאני אמרתי על עצמי אני גם אומר לך. אתה רכז הקואליציה בוועדת הכספים. העמדה של חברי הקואליציה והאופוזיציה היא שצריך להאריך אלא אם כן יבוא מישהו ויגיד שהוא מתנגד. אני לא נתקלתי בהתנגדות. אני מבקש ממך את מה שאני עצמי חושב לעשות, לדבר עם ראש הממשלה. שוחחתי איתו והוא גיבה אותי במלוא מובן המילה. הנה, אני אומר את זה פה לפרוטוקול. אם לא הגיבוי שלו, לא יכולתי להרשות לעצמי להוביל את המהלך הזה ולהחתים את כל חברי סיעתי.

עאידה, משפט. משפט אחד. אם יש גיבוי מראש הממשלה, אז בשביל מה עוד חוק מתון יותר? זה דיון אחר. אוקיי, אני אשמח להתדיין בדיון הזה. אני רק אומר שזה לא אומר שאם אנחנו רואים בנחיצות המשך המצב, להסתכל על החוק כמקשה אחת ולהגיד שלא נפלו פה פגמים. יש לי עניין שכל מי שיזכה לרכוש את הדיור הציבורי, יהיה בעל הזכות עצמו ולא מי שרוכב על כך, לא מאעכרים ולא בני משפחה מדרגה כזו או אחרת.

אני אשמח להתדיין בדיון הקרוב בהמשך, אבל שיהיה ידוע, אני תומכת בהארכה. אנחנו נמשיך את הדיון בעניין הזה. אני אדבר גם עם ראש הממשלה וגם רכז הקואליציה, חבר הכנסת רביבו ידבר עם ראש הממשלה, דיבר כבר. אני מבקש ממשרד השיכון את הנתונים שביקשנו קודם, מה שהעלה חבר הכנסת ביטון וגם מה שאני ביקשתי. אני רוצה לדעת על איזה סדר גודל מדובר, על איזה סכום מדובר כדי לחדש את החוק הזה. בדיון הבא אני אבקש להעלות את הנתונים האלה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:16.